בוקר טוב לכולם. אוסקר, טוב לראות אותך.

אבל לקח לי עוד קצת זמן ללמוד את כל הנושא שעליו נדון עכשיו.

אנחנו כאן למען מטרה מאוד חשובה. אני רוצה להזכיר לכולנו, אנחנו 38 ימים לפני אירוע הילולת רשב"י בהר מירון. אני מניח שכשאני אומר